הכנסת הכנסת העשרים-ושלוש מושב ראשון פרוטוקול מס' 3 מישיבת ועדת החוקה,

ח' בסיון התש"ף (31 במאי 2020), שעה 14:00 1. הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון, הפסקת חברות בכנסת של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר)